אני פותח את הישיבה של ועדת חוקה, חוק ומשפט. על סדר-היום: הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הידוק הגבלות)(תיקון מס' 3) התשפ"א 2021. בפתח דבריי אני רוצה להתייחס לאירועים ולדברים שאנחנו חווים בימים האחרונים בעיר שבה אני גר, בעיר ששירתי בה הרבה מאוד שנים בעירייה, גם כראש עיר ובמגוון תפקידים נוספים. מה שאנחנו רואים בימים האחרונים זה לא בני ברק, זה לא אופי תושביה. יש פה קבוצות שוליים כאלה ואחרות שמכתימות את שמה של העיר הגדולה והחשובה הזאת, שרוב מוחלט של תושביה מעבר לכך אנשים ערכיים מאוד,

שומרי תורה וחוק ושומרי סדר. אני חושב שנוצר פה איזשהו סיר לחץ שמגיע גם בעקבות, לצערי הרב, לחץ תקשורתי כזה או אחר שכל היום אנחנו בכותרות בצורה כזו או אחרת ואלה כותרות שהן תמיד יפות לכל זמן,

לצערי הרב, עוד יותר. וכל קבוצה מסוימת שרואה את הסיר לחץ הזה, מנסה להטביע את חותמה מסיבותיה שלה, אם זה אנשים עם אידאולוגיות כאלה ואחרות שרוצים להתסיס את העיר ואם זה סתם בני נוער או אנשים משוליים או אפילו אנשים שלא גרים בעיר ובאים למקום האקשן. אני מבקש מהמשטרה וקורא למשטרה לא להפוך את כל בני ברק לשדה קרב. היא לא שדה קרב, היא לא הייתה כזאת. תסתכלו בהיסטוריה של העיר, בהיסטוריה הקרובה והרחוקה. חייבים לעבוד שם היגיון, חייבים לעבוד במתינות ועם שכל.

לטפל בהפרות נקודתיות אבל לטפל בהן נקודתית. המקום באמת הפך לשדה קרב של פיצוצים בלילות. זה דבר שאני לא זוכר אותו ואני כבר לא צעיר במיוחד. ברשותכם, חבריי, אני רוצה לציין עוד דבר אחד. במשך שנים רבות מערכת היחסים בין המשורה לבין העירייה ומנהיגי הציבור הייתה למופת, הייתה סמל ודוגמה. אני הייתי חלק מראשי עיר לדורותיהם שהנושא של שיתוף פעולה עם המשטרה היה חלק מהניהול של העיר. בתקופתי הקמתי תחנת משטרה בבני ברק, בלב העיר בני ברק. כל מפקדי המרחבים לדורותיהם, אחד לאחד הייתי מזכיר את כולם ידענו לשתף פעולה, ידענו להתווכח, ידענו ללמוד את הרגישויות, כל אחד של הצד האחר כי בסופו של דבר, משטרה יהא גוף שמתפעל ומתופעל בתוך ציבור חי ונושם עם כל הרגישויות. לכן אני קורא מכאן לחדש את התיאום בין העירייה לבין המשטרה. אני מציע שעוד היום תכונס ישיבה משותפת של המשטרה, של העירייה, של נציגי המנהיגות הרבנית בבני ברק כדי להשיב את השקט לעיר, להיכנס לפרופורציות הנכונות ולהחזיר את בני ברק לתפארתה האמיתית מזה שנים רבות. תודה רבה לכם. ולישיבות שפתוחות בניגוד להנחיות להיסגר. אני לא זוכר אותך יושב ומחפש לי דברים מסוימים להפרות. אמרתי ואני לא צריך להתנצל בפני אף אחד, אסור להפר את התקנות ולא צריך להפר אותן. כל האירועים שהיו מיום חמישי עד עכשיו לא קשורים אפילו אחד מהם למה שהיה בבני ברק. אנחנו כבר 3 ימים בכותרות, אחד מהם לא קשור להפרות. הכול זה גלגול של משהו שקרה. בוא, תבדוק. גם בחדשות - - מגיעים לישיבות - - - אתה קורא את החדשות, ואם אתה רוצה לעבור איתי על הפרות ניסע ביחד ולבדוק הפרות בכל מקום ובכל דבר. לא היה פה נושא אחד: אתמול הייתה הפגנה - - - יש פה אינטרס של כל הצדדים להרגיע. הפוך.

יש כאלה שלא רוצים להרגיע עד הבחירות לפחות, אבל זה בסדר. דווקא פחות שמעתי התלהמויות מהמקום שאתה מגיע אליו. אני אומר לך, ידידי הנכבד, כל האירועים שהיו ב-3 הימים האחרונים, לא היה בהם אחד על רקע של הפרה. מה שהיה זה אותו סיפור של שוטרים שלא נכנסו למקום שהייתה בו ההפרה, רדפו אחרי נער שכנראה חבש את המסכה או לא. ואני לא ממעיט בזה. וכשהוא נכנס לתוך איזשהו מתחם, שם היא התחילה המהומה. עוד פעם, אני לא נותן לזה שום הצדקה וכלום, אני מודיע עוד פעם פה ואני עומד מאחורי מה שאני אומר, כל האירועים שהיו, כולל האירועים של אתמול אתמול הייתה הפגנה של פלג מסוים, מסיבותיו שלו, על משהו שקרה באשדוד. את ההפגנה עשו בבני ברק, במרכז העיר. וכשיש הפגנה, אז מגיעים המפגינים, מגיעים סקרנים

יש הרבה סקרנים, ברוך השם, העיר צפופה, על כל מטר מרובע לפעמים יותר אנשים מאשר בכל עיר אחרת וככל שמגיעה יותר משטרה, אז הסקרנות רק גוברת. מפה והלאה הגענו לירייה באוויר. אני לא נכנס כרגע לסיטואציה של השוטר. אני אומר עוד פעם, אף אחד מהדברים שקרו ב-3 הימים האלה, ואני אומר את זה בידיעה, לא היה על רקע של הפרה ולא היה איזה עימות בתוך ישיבה או בתוך בית ספר. העיר סגורה מסוגרת. ואני אומר לך, אתם לא חיים בעיר הזאת ביום-יום. אתה יודע מה זה בוקר רגיל, לא בתקופת הקורונה,

קח מסוק זה בשעה 07:45 בבוקר, אתה רואה נחילים-נחילים של ילדים וילדות באלפים, בעשרות אלפים. הרי כל בניין בבני ברק, מי שיודע פחות או יותר או לא אני תמיד הייתי משתמש בזה במשרד החינוך כשהייתי בא לדבר על הצורך בגנים. הייתי מסביר להם כל בניין סטנדרטי בבני ברק זה 4 גני ילדים. אתה יודע, ביום רגיל, כמה ילדות וילדים ונערים הולכים ברחובות העיר? אתה לא רואה מדרכה בכלל. ועכשיו, אז רצה איזו ניידת שידור אחרי 20 ילדים או 30 ילדים, באיזשהו מקום הפרה. אפשר להדליק את הכול, אפשר לשרוף את הכול. בסוף אנחנו נשארים פה ביחד כולם. האינטרס הציבורי והאינטרס הבריאותי של מדינת ישראל זה שהרוחות יירגעו.

וזה בדיוק מה שאני קורא מכאן ואני אומר, אפשר להגיע לתיאום, לחדש את התיאום, לחדש את השיח. אפשר גם להתווכח, אפשר גם לבוא בביקורת למשטרה.

גם לי יש ביקורת על המשטרה, אבל באותו לילה, כשהתחיל האירוע ההוא ביום חמישי בלילה, אני הוצאתי הודעת גינוי מיידית, לא בגלל שמישהו ביקש ממני, אני לא עובד לפי הזמנות. וכל העיר גינתה את הדבר הזה. אבל הייתי עוד מספיק חכם בהודעת הגינוי שלי שגם אמרתי שהמשטרה תיזהר לא להיסחף לעניין הזה. וזה בדיוק, לצערי, מה שקרה. לא יכול להיות שייכנסו 400 אנשי מג"ב לעיר בשביל לחפש 4 נערים. ככה מחפשים? יש דרכים קצת יותר מתוחכמות ונקודתיות לעשות את זה. וכשמגיע דבר כזה, מי סבל שם? אותם אלה שהייתה להם ביקורת חריפה על אותם נערים שעשו מה שעשו, הפכו בתוך 3 שעות. כל הביקורת הלכה למשטרה כי אנשים מבוגרים לא יכלו לישון בלילה עם פיצוצים של רימוני הלם. בבני ברק בבוקר היו עוד רימוני הלם שלא התפוצצו במדרכה. מה קרה? לכל דבר יש את הטיפול הכירורגי שלו. לכן אני באמת לא רוצה להתחשבן כרגע על העבר. אני באמת מסתכל קדימה, ואני באמת מבקש, ואני אומר לכם את זה מניסיון, לא רק שלי, אלא של ראשי העיר לדורותיהם, העירייה יודעת לעבוד עם המשטרה ואני בטוח שהיא גם רוצה. ואני מציע,

גם מצד המשטרה, אני מבקש גם מהתקשורת לדעת, יש ביקורת על הפרות זה בסדר, זו מדינה דמוקרטית, לא משנה שאני לא רואה את הביקורות הקטנות האלה בדברים אחרים,

נשאיר את זה למשהו אחר. אבל מפה ולהגיד: עיר שלמה מפרה, הכול פתוח, כל מוסדות החינוך פתוחים, כולם שורפים אוטובוסים אתה יודע מה פירוש לשרוף אוטובוס בבני ברק? מתי היה דבר כזה? אני לא זוכר את זה, אני משנת 1989 הייתי בעירייה בתפקידים שונים עד שהייתי ראש עיר, לא היה מקרה כזה. מה קרה לנו? הקורונה הזאת הולכת לשסע אותנו לגמרי. תודה רבה. אוקיי. בסדר-היום יש לנו תקנות סמכויות מיוחדות. אני מבקש ממשרד הבריאות להציג אותן, בבקשה. אני רוצה רק לומר שזה חלק. בשעה הקרובה תתכנס גם ועדת כלכלה שבעצם בדנה בנושאים של תקנות התעופה שהן די קשורות לחלק הקטן שיש לנו בתוך העניין. אני מבקש להסביר מה נמצא כרגע על שולחננו ולתת את זה גם במבט רחב של משרד הבריאות לתקנות האחרות כדי שנדע איך משתלבים הדברים זה בזה.

סבח אל נור.

אנחנו נמצאים במצב שהוא בעייתי מבחינת התחלואה. גם תחלואה שמאוד קשה לה לרדת. המספרים מתחילים לרדת, מקדם ההדבקה יורד, אבל אנחנו עדיין עם עומס מאוד גדול. הגענו למצב הזה למעשה, ככל הנראה,

אבל אחד הגורמים החזקים זה הווריאנט האנגלי שנכנס לפה. אני אנסה להסביר מה היה ולמה אנחנו חושבים שכרגע באמת הסגירה של השמיים חיונית. היו פרסומים ביום חמישי, במהלך חודש דצמבר, מאנגליה על איזשהו וריאנט שהם מכירים. ביום שבת, 3 ימים אחר כך, קיבלנו אזהרה מ-WHO שממש התקשרו אלינו די בדיסקרטיות ואמרו שיש איזה וריאנט שדי משתולל באנגליה,

ואנחנו מיד התנפלנו על זה, התחלנו לבדוק את כל הדגימות שלנו, התחלנו לאתר אנשים שחזרו מאנגליה, התחלנו לבדוק אותם. ועם כל המאמצים המאוד גדולים, הוא כבר היה בקהילה. הוא כבר היה מפושט, כבר הייתה הדבקה קהילתית. וזה בעצם הקושי פה. הקושי הוא שנכנסים מחו"ל וריאנטים. במקרה הזה, זה וריאנט שככל הנראה החיסון יעבוד עליו היטב, אבל מאוד מאוד מאוד מדבק. אנחנו רואים התפשטות מאוד מהירה - - - יש נתונים על כמה זה התפשט? לפחות 50% מהדגימות הן ככל הנראה של הווריאנט האנגלי, בעיקר באוכלוסייה החרדית. זה התחיל במגזר החרדי, זה עבר למגזר הכללי. אני חייבת להגיד שאני מאוד מודאגת ממה שיהיה במגזר הערבי - - - מה אתם עושים באנגליה,

מה אתם עושים בבריטניה? אני לא מסכים למה שהיא אמרה. אני מסכים שזה הגיע גם למגזר החרדי. הרי אתם לא יודעים מי הביא את זה. אין את המידע שכל הנדבקים שהגיעו מחוץ לארץ - - - לא,

אני לא אומרת מי הביא. זה היה משתמע. לא צריך להשתמע. אני אומרת - - - זה התחיל, אמרת - - - הדגימות הראשונות שבהן נמצא הווריאנט האנגלי, היו במגזר החרדי. רובן באנשים שחזרו מאנגליה ומגעיהם. ובהמשך זה כבר נמצא במגזר הכללי בשכיחות של 50-40 אחוז, יש אפילו שטוענים שיותר. אני חייבת להגיד שכנראה במגזר הערבי זה עדיין לא נפוץ. ואם זה ככה, זה אומר שהעלייה בתחלואה במגזר הערבי עוד לפנינו וזה מאוד מדאיג. אבל הדוגמה שאני נותנת פה זו דוגמא לווריאנט שעד שמישהו הרים לנו את הדגל, בעצם זה כבר היה מפושט אצלנו ולא ניתן היה לעשות משהו, וזה משפיע בצורה ישירה על התחלואה במדינת ישראל. אנחנו 5 שבועות כבר בסגר, רק עכשיו מצליחים להוריד את המספרים של מקדם ההדבקה, את המספר של המאומתים. באמת יש תרומה ניכרת לווריאנט הזה שמדביק הרבה יותר מהיר. אנחנו לא ראינו הדבקות כאלה סוערות בתוך משפחות, לא ראינו היה הדבקות כאלה בתוך מוסדות חינוך שפתאום בבת אחת עשרות אנשים נדבקים. זו באמת הסתכלות אחרת וגם תחלואה יותר גדולה של אנשים צעירים שנמצאים במצבים קשים וקריטיים, של ילדים יותר ממה שאנחנו ראינו קודם. בגלל הכמות הגדולה יותר או לווריאנט עצמו יש משהו - - - בגלל הכמות, אבל יכול להיות שזה גם בגלל הווריאנט עצמו. הוא מדביק יותר. הוא מדביק ב-50% יותר. ואצלנו, מה שלא ראו באנגליה, אבל אצלנו אנחנו לגמרי רואים שיש שינוי משמעותי בנשים ההרות עם תחלואה קשה וקריטית בנשים הרות שלא ראינו קודם, לא במספרים האלה. אבל זה בגלל ההתפשטות של זה או בגלל שיש בווריאנט הזה משהו אלים יותר? אנחנו לא יודעים, אנחנו בודקים. הוא כנראה לא אמור להיות אלים יותר, אבל אנחנו רואים עלייה בתחלואה של אנשים צעירים,

הוא עמיד לחיסון, נכון? החיסון יעבוד עליו. אבל הבעיה היא שאנחנו כרגע במבצע חיסונים אינטנסיבי, אני חייבת להגיד שאם מישהו היה אומר לי לפני 3 חודשים שנצליח מחסן 200,000 איש ביום,

אין מצב, איך מחסנים כמות כזאת? מבצע חיסונים מרשים ומדהים ומעורר גאווה, ועדיין הוא לוקח זמן, והווירוס מדביק הרבה יותר מהר מזה. לכן סגירת השמיים היא - - - ד"ר פרייס, האם באנגליה נבדקה ההשפעה ומה התוצאה של החיסונים על הווריאנט האנגלי הזה?

גם שם בודקים את זה, גם אנחנו בארץ בודקים את זה. ככל הנראה, החיסון יעיל עבורו, יצליח להתמודד. אבל הקצב שבו אנחנו מחסנים, יחד עם זה שאנחנו המדינה שמחסנת הכי מהר בעולם, הוא עדיין יותר איטי מאשר הקצב שהווירוס מדביק, ולכן נדרש לנו לקנות זמן. אני חייבת להגיד שעל הווריאנט האנגלי כבר אין לנו שליטה,

אבל חשוב לנו מאוד לוודא שלא נכנסים עוד וריאנטים.

הווריאנט הדרום אפריקאי,

זה וריאנט שאנחנו במאמצים עילאיים מנסים להכיל אותו שהוא לא ידביק. הוא גם מדבק ב-50% יותר, יש מצב שהוא אלים יותר, והיכולת של החיסון להשפיע עליו עדיין לא ידועה. כל בן-אדם שמאומת אצלנו לווריאנט הדרום אפריקאי כיום יש 27 כאלה כולם נמצאים במעקב של כוח משימה מיוחד, בודקים את כל המגעים שלהם, מגיעים אליהם עד הבית. עושים מאמצים עילאיים כדי שהדבר הזה לא יתפשט.

את הווריאנט הדרום אפריקאי אנחנו מצליחים בהרבה מאוד מאמצים להכיל. אבל חייבים להבין שאי-אפשר ככה. אי-אפשר כל הזמן להכניס וריאנטים וכל הזמן לרדוף אחרי כל דבר. אנחנו חייבים לקנות מספיק זמן כדי שמבצע החיסונים הזה יתקדם וכמות גדולה של אוכלוסייה תחוסן, לא רק האוכלוסייה בסיכון, כי אנחנו רואים בווריאנט האנגלי שלא רק אוכלוסייה בסיכון מגיעה במצבים קשים וקריטיים. חייבים לתת זמן לאוכלוסייה להתחסן במדינת ישראל. עוד דבר זה שאם באמת הכול היה ידוע, אז אפשר היה לנהל את זה אולי קצת אחרת. אם כל המדינות היו מרצפות והיית יודע בכל מדינה בדיוק איזה וריאנטים, יש אז היית סוגר מדינות מסוימות. לא יודעים את זה. אנגליה ודנמרק הן המדינות היחידות שמרצפות ממש באופן סיסטמטי ולכן עלו על הווריאנט האנגלי. גם בזמנו,

עם החורפנים, עלו מאוד מוקדם כי הן פשוט מדינות שמרצפות. ברוב המדינות לא מרצפים בצורה מסודרת. מאיחוד האמירויות, שלא ידענו שיש שם את הווריאנט הדרום אפריקאי, כי הם לא מרצפים, פתאום הגיעו לנו 5 חולים שהפתיעו אותנו. אנחנו כל הזמן עקבנו אחרי דרום אפריקה וכל המדינות בסביבה, פתאום הגיעו 5 אלה והבהירו לנו עד כמה מכל מקום יכול להגיע כל וריאנט, כי ברגע שלא מרצפים פשוט לא יודעים. לכן כרגע אנחנו נמצאים במצב שאנחנו חייבים לקנות זמן לתושבי ואזרחי מדינת ישראל להתחסן כמו שצריך כדי שלפחות וריאנטים שמגיעים והם יותר מדבקים אבל החיסון יעיל עבורם, לא ישפיעו עלינו כל כך. 6 ימים של סגירת השערים - - - זה לא 6 ימים.

אני מסכימה איתך ש-6 ימים לא יספיקו. אני שואלת כהדיוט, אם הבדיקה עד 72 לפני ובדיקה בארץ ובידוד במקרה הצורך, זו שיטה שיכולה לפתור, אז למה בעצם לסגור את השמים? ואם זה לא אז למה 6 ימים? זה מה שלא ברור לי. ואם לסגור, אז למה לסגור החוצה? כי כל מי שיוצא החוצה גם חוזר פנימה. או רובם. אבל יש סטודנטים שנוסעים לשנה או שיש כאלה שעובדים וחזרו - - - בשביל זה יש את ועדת החריגים. והם רוצים לצאת ולא לחזור, אז למה - - - למה צריך ועדת חריגים? אם מישהו יוצא והוא לא חוזר תוך שבוע-שבועיים-חודש, למה הוא צריך לפנות לוועדת חריגים - - - אלה דברים פרטניים. אני רוצה קודם - - - יש לנו על הקו גם את רז נזרי. אבל אני מציע ששרון תסיים כי אני מבין שהיא צריכה גם ללכת לוועדת כלכלה, לא? אני מנסה לנתב - - - אז היינו ממזגים את שתי הוועדות. הייתי שמח לעשות את זה. דיון משלוב.

למה להפריד טיסות מאנשים? גור, אפשר לעשות את זה? צריך שתי ועדות שיקבלו החלטות. יושבי הראש והחברים יושבים פה. אנחנו חברים גם בוועדת כלכלה. שתי הוועדות צריכות לאשר, כל אחת את התקנות שלה.

דבר עם מרגי בשמי. אתה יכול להציע לו. אם הוא רוצה, בשמחה רבה. אגב, חלק גדול הוא מוביל. אנחנו הצ'ופצ'יק פה בעניין הזה. אני אשלים על הבדיקות כי זו שאלה עקרונית. יש איזושהי תחושה שאם אנחנו רק נבדוק אנשים בכניסה לארץ, אז נמצא את הכול. כשאנחנו היום בודקים באמת 100% מהאנשים שנכנסים בנתב"ג, שקודם זה לא היה, אז כשבדקנו פחות זה היה 3%. עכשיו, כשאנחנו בודקים את כולם, זה מקסימום 10%. זאת אומרת, שרוב האנשים מאומתים במהלך השהות שלהם בבידוד במהלך השהות במדינת ישראל. כמובן ש-72 שעות לפני זה עוד נמצא פחות

אבל כמובן שכל חולה שנמצא ונמנע את הכניסה שלו זה יהיה מבורך. אני לא ממעיטה בזה, אבל זה לא רוב החולים. עכשיו אנחנו מגיעים למצב שבעצם רוב החולים נמצאים במדינת ישראל - - - את מגלה אותם אחרי 3 ימים בארץ? פיק ראשון אחרי יום אחד, אחרי שני ימים,

ככה לאט לאט לאט זה מצטבר. הרוב זה בשלושה הימים הראשונים. שלושה, ארבע, חמישה. את יכולה להחזיר בן-אדם להיבדק אחרי 3 ימים מרגע נחיתתו? את יכולה. אבל גם אם הוא שלילי, את עדיין תצטרכי שהוא יישאר בבידוד עד יום 14, אם הוא לא עושה בדיקות, ועד יום 20 כן.

יש אנשים שביום התשיעי וגם ביום העשירי שממשיכים להיות - - - הנתון של 10% הוא כבר מעודכן גם אחרי שהוספתם בשבוע שעבר גם את הדרישה שתציג שלילי ש-72 שעות - - - לא. זה רק התחיל. השאלה אם יהיה צורך בכך. אני לא יודעת. אבל זה רק - - - - - - אתה בודק לפני 72 שעות, הם צריכים להראות שלילי לפני העליה למטוס. אחרי זה, בארץ אתה בודק בכניסה. השאלה היא אם המעטפת השלמה ומהמדינות החשודות אתה שולח למלונית, אז השאלה אם - - - אני אסביר, קודם כל, על הבדיקות - - - השאלה אם אנחנו לא יורים בכל הכלים בבת אחת.

כמה שבועות אנחנו מנסים לירות בכל הכלים בבת אחת ועדיין יש וריאנטים שנכנסים ואנשים שמגיעים מחו"ל ומאומתים בארץ, ושרשראות הדבקה שלהם. זאת אומרת, אנחנו רואים שהדבר הזה לא עובד. אבל זה לפני שבעצם ראית את ההשפעה של מה שבעצם אישרתם בשבוע שעבר בוועדת כלכלה, שמי שעולה למטוס צריך להראות שלילי מ-72 שעות לפני. אז אני מסבירה עוד פעם. בנחיתה בנתב"ג יהיו חיובים 10% מכל ה-100% שיהיו חיוביים בשבועיים אחרי חזרתם מחו"ל. אם אני מוסיפה עוד בדיקה - - - לא הבנתי. נניח שיהיו 100 אנשים שיחזרו, ושבועיים אחרי חזרתם מחו"ל, במהלך הבידוד שלהם, הם יהפכו להיות חיוביים. רק 10 אנשים מתוכם אתה תגלה ביום אפס בנחיתה בנתב"ג. 90 יהפכו לאורך הזמן, בעיקר בימים הראשונים, אבל גם אחר כך. זה מה שקרה לנו עם דובאי. לכן אומרים שקורבנות השלום עם דובאי הרבה יותר קורבנות המלחמה. את החוזרים מדובאי לא בדקת בכלל, לא כשהם נחתו, לא יומיים אחרי ולא שבוע אחרי. עכשיו אנחנו בודקים את כולם, ועדיין רוב האנשים,

שהבדיקות של ה-72 שעות קודם שם והבדיקה - - - ה-72 שעות קודם,

הם יגלו חלק מ-10% שמתגלים, חלק מהם גם יהיו חיוביים ב-72 שעות לפני זה,

להיות שאתה תצליח להוריד ב-72 שעות משהו מהפרקציה של ה-10%.

90% קוראים בארץ. אז מה יעזרו לנו עכשיו 6 ימים או שבוע?

6 ימים זה איזשהו ניסיון ליישר קו עד למגבלות של הסגר,

לעשות בדיקה מחודשת. בעוד 6ימים לא יקרה משהו שונה. לא יפסיקו הווריאנטים.

זה ברור שאם רוצים להשיג אפקט כלשהו מסגירת השמים, זה צריך להיות 14 יום. זה צריך להיות יותר ארוך. נכון. הודיעו לפני כמה ימים שהסגר יהיה חייב להימשך ואני שומע עכשיו שמשרד הבריאות אומר שצריך להקל על הסגר. אז אני לא יודע מה - - - בסדר. אבל אם אנחנו נמצאים בסיטואציה כזו שגם משרד הבריאות אומר שאין מה לעשות מבחינת הנתונים, אם אנחנו לא מצליחים ליישר את העקומה, אז אין מה לעשות. יש מה לעשות לאכוף. שישללו תקציב ממוסדות חינוך. עזבי. לא שמעת את מה שאמר פה כבוד יושב-ראש הוועדה. אני חושבת שאנחנו נמצאים בסיטואציה שרמת התחלואה כל-כך גבוהה, שאנחנו צריכים פה למתן את האווירה ולא - - - אנחנו צריכים להציל חיי אדם. זה לא הדיון עכשיו. אני אנסה להבהיר את מה שאמרתי כדי שחלילה לא יהיה לא ברור. השאלה הייתה למה לסגור את השמים ל-6 ימים. התשובה לזה היא כדי לנסות ליישר קו עם מגבלות ההסגר. 6 ימים טכני. 6 ימים לא ישנו שום דבר, לא מבחינת הווריאנטים ולא מבחינת היכולת שלנו. לא ישנה כלום. אבל זו התחלה של משהו. נכון, נכון. כי הילה תכף תצא לתקשורת ותגיד שהכול טכני. כדי שהדברים יהיו ברורים, אז אולי משרד הבריאות יגיד - - - ואת זה אומרת אוסנת שאומרת שצריך להרגיע את הלהבות,

ד"ר פרייס, כמה זמן אתם מעריכים שצריך על מנת שהאנשים יכלכלו את צעדיהם? זה לא 6 ימים, אבל זה חודש, שבועיים? אני מניחה שנצטרך כמה שבועות כדי אפשר למבצע החיסונים להתקדם בקצב מהיר כדי שלפחות הווריאנטים שהחיסון עובד עליהם, גם אם יכנסו לפה ויהיו מדבקים מאוד, רוב האוכלוסייה כבר תהיה מחוסנת. אנחנו צריכים לקנות זמן למבצע החיסונים שיתקדם. אני אגיד במקביל שאנחנו חייבים למצוא דרך במדינת ישראל לוודא בידוד. לוודא בידוד. כי למוטציות שעמידות לחיסון, גם מבצע החיסונים לא יעזור. ואם אנחנו לא נמצא דרך - - - - - - אנחנו לא יודעים מי הם. זה תמיד דבר שלוקח זמן. קודם כל, מגיעות המוטציות ואז מתחילים לצמח את הווירוסים האלה בתרביות תאים, אנחנו עושים את זה עכשיו במעבדה המרכזית בתל השומר. מצמיחים אותם בתאים, רואים שהווירוס צומח ואז מתחילים להפעיל עליהם סרום של מחוסנים ומחלימים כדי לראות אם זה משפיע או לא משפיע.

- - - כן אפקטיבי לבריטית ולדרום אפריקאית,

כרגע אנחנו לא יודעים למה החיסון לא אפקטיבי. אנחנו מניחים שלרוב הווריאנטים הוא יעיל.

אתם לא יודעים אחרת. כשתהיה לנו כבר מאסה יותר משמעותית מחוסנת, אנחנו צריכים לבנות את המנגנון פשוט הסבו את תשומת לבי אנשי התיירות כרגע אין לנו מנגנון טכני. אנחנו עושים את הדיונים האלה בלי משרד הפנים, בלי מי שבעצם יעמוד שם בשדה התעופה ויקבל את האנשים הנכנסים. אנחנו צריכים להסדיר מנגנון שבו אם אדם מחוסן, יש לו אישור - - - יש מנגנון. בשבוע שעבר הגיע אליי אדם שאני מכירה מאנגליה שיש לו אישור שהוא היה חולה ולא ידעו בישראל יושב-ראש הוועדה, אני רוצה להגיד שאנחנו צריכים פה את משרד הפנים ואנחנו צריכים את רשות ההגירה ואנחנו צרים לקבל תשובות על מה הולך להיות המנגנון הטכני שעומד להסדיר את זה. אני אסביר ואני אעשה הבדלה כי זה שונה בין אם אנשים חוסנו או החלימו בחו"ל ומגיעים עם איזשהו אישור חיסון או החלמה בחו"ל אלינו, ופה באמת במשרד הבריאות אין שום מידע עליהם. פה אנחנו נצטרך איכשהו לוודא. זה סוג אחד, שהוא יותר מורכב. אבל מי שחוסן או החלים במדינת ישראל, המידע על זה קיים.

אמרת שכשנהיה מחוסנים חיסון עדר, יהיה לנו פוטנציאל תיירות משמעותי - - - תהלה, אני מציע לך,

אומרים לעשות כאן דיון על הנושא של התו הירוק שהוא בעצם בדיוק התהליך שאת מדברת עליו - - - - - - כן,

הכתב אתה יכול להנפיק היום. אתה יכול להנפיק היום - - - בואו נמצא את השאלות עם שרון כי אני רוצה לעלות את רז. יש פה כיסאות מתחלפים. יש פה שאלה שהיא חשובה. כשאנחנו אומרים תו ירוק, הכוונה שלנו היא כניסה לאירועים עם תו ירוק שאומר או מחוסן או מחלים - - - נדבר על זה מחר. כשיפתחו אירועים, זה יהיה רלוונטי. אבל בן-אדם שכרגע הוא שבוע אחרי מנת החיסון השנייה שלו מקבל תעודת מחוסן והוא לא צריך בידוד. הוא פטור מבידוד וגם מחלים פטור מבידוד. עוד שאלה. אמרת שבעצם גם 72 שעות לפני לא יתנו לנו יותר מאותם 10%, אבל השאלה אם זה רק בממד הזמן? אין פולס נגטיב? לא יכול להיות שזה יגדיל משמעותית, בעצם העובדה שאתה בודק פעמיים את זה, נגיד 72 שעות לפני וביום אחרי, זה יעשה שינוי משמעותי?

לדעתי, עדיין המסה הקריטית תהיה בתוך מדינת ישראל. אבל נוכל לחתוך שרשראות הדבקה. אנחנו נצטרך כאן, באמת אני אומרת את זה בכנות, נצטרך לפצח את הדבר הזה של איך אנחנו מוודאים בידוד, כי הבידוד במלונית לא עובד, הבידוד בבית - - - תבקשי מהתקשורת שיקצו כמה מצלמות גם לעניין הזה ואולי - - - צריכים לטפל בזה גם כן כי אנחנו בסך הכול מדינה שאף אחד לא מפר בה שום דבר, וכשמוצאים הפרה אחת,

מתוך קולגיאליות לחברי, יושב-ראש ועדת הכלכלה שצריך גם לנהל ישיבה, אני מציע עוד שאלה אחת ואז אני רוצה להעלות את רז נזרי ואת תלכי לשם. בזמנו קבעתם את המדד שאם R מעל 1, מהדקים ואם מתחת ל-1, משחררים. מה המדד עכשיו שלפיו אתם קובעים האם אתם מהדקים את הסגר? אין ספק שגם R יהיה בתוך העניין הזה. גם מקדם ההדבקה יהיה בתוך העניין, אבל לא רק הוא. אנחנו חייבים להסתכל על מספר החולים הקשים והקריטיים ולראות שהוא יורד.

יהיה שילוב, אנחנו כרגע בדיוק בונים את זה: גם את החולים הקשים והקריטיים, גם את החולים הקשים והקריטיים החדשים וגם מקדם ההדבקה. נכון לעכשיו, אם אני מבין נכון, עוד אין מדד מדויק שלפיו תקבעו אם תשחררו את הסגר או תהדקו אותו עוד יותר. יש מדדים. אנחנו עוד לא החלטנו מה יהיה - - - מה המדד של - - - וזה מתוך באמת רצון לא להמשיך את הסגר. בוא נראה עד כמה אפשר להחיל את זה.

אוסנת, שאלה אחרונה וזהו. בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, גם מבחינת רמת ההדבקה וגם המוטציות האלה שמשתוללות לנו פה, כמה אתם חושבים שמערכת החינוך משפיעה על העניינים האלה, לפתוח לא לפתוח? ילדים, כמה הם באמת נדבקים יותר? מהנתונים שאתם מבינים ושאתם מצליחים לאסוף בשבועות האחרונים. שאלה מצוינת. קודם כל, אנחנו כל הזמן אומרים שמערכת החינוך היא לא הגורם היוזם של המגפה הזאת, אבל היא בהחלט גורם שתורם לה. ברגע שילדים מגיעים למקומות, גם עם קפסולות, אנחנו יודעים שיש לזה מגבלות, אי-אפשר תמיד לשמור על הכול.

אלה מקומות של מפגשים יותר גדולים של ילדים, גם עם מורים וגם עם קבוצות. לכן מערכת החינוך בהחלט תורמת.

עם הווריאנט האנגלי, זה יותר גרוע, אני חייבת לומר. גם באנגליה ראו את זה שהיו התפרצויות בבתי ספר והדבקה של ילדים, גם בארץ אנחנו רואים את זה.

40% מהתחלואה היא בילדים זה יותר גבוה מחלקם באוכלוסייה. כשנכנסנו לסגר או כשיצאנו מהסגר השני, הם היו 29% מהתחלואה.

זה משהו שעכשיו פשוט יותר גבוה וצריך לראות מה נעשה. אנחנו גם רואים עליה בתחלואה בילדים בגיל 9-6, זה בדיוק כיתות א'-ד' שבאופן טבעי אם היינו פותחים משהו, היינו פותחים אותן. רואים עליה בתחלואה אצלם, עלייה באחוז המאומתים בדיוק בגילאים האלה של א'-ד'. אנחנו מסתכלים על זה מאוד מקרוב ובדאגה. שאלה אחרונה כדי שהיא תשלים. על-פי קצב ההתחסנות כיום שהוא באמת קצב גבוה, כמה שבועות את מעריכה שנצטרך לסגור את השמים? אני מניחה שזה יהיה אני מניחה שזה יהיה כמה שבועות, לפחות חודש,

שאנחנו נצטרך לסגור כדי להגיע למצב שאנחנו עם 3 מיליון מחוסנים. אני אגיד לך מה אני מבין מהעניין הזה. אני מבין דבר אחד. מטרת הסגירה לפי מה שאני מבין, תתקני אותי ד"ר אלרעי, מטרת הסגירה ההרמטית עכשיו, לתקופה שהיא אומרת כרגע, שיכול להיות שזה גם חודש, היא לא רק להיאבק בהתפשטות של מה שקיים אלא אולי לעשות מה שהיה צריך לעשות גם קודם: לא לקבל עולים חדשים של מוטציות חדשות לארץ. אם אני מבין נכון, זה בעצם - - - היא מבינה שגם כאשר נחזיר את זה עוד חודש, יגיעו לפה עוד - - - אבל האוכלוסייה תהיה כבר יותר חזקה. ד"ר אלרעי, תודה רבה, תודה רבה. רז נזרי, משרד המשפטים, בבקשה. תאמר את מה שיש לך לומר. בוקר טוב. ספר לנו מנקודת המבט שלכם על העניין. השאלות שנשאלו קודם הן גם לפתחכם. האם אין פה כפל של דברים, האם יש הצדקה לירות בכל הכלים, האם זה נכון לתלות את כל סוגי האנשים שיוצאים רק בוועדת חריגים ולא היה נכון יותר שבתקנות עצמן יהיו לפחות עוד כמה אלמנטים לפיהם אנחנו יודעים שאדם שיוצא, למשל, וחוזר לביתו בחוץ לארץ, אין שום סיבה שילך לוועדת חריגים ולהתחיל להסביר את זה ואולי יקבלו את זה או לא יקבלו את זה. עכשיו אלה סטודנטים שכבר התחילו את השנה. חלק מהם חזרו ארצה - - - כן. והם רוצים לחזור לכמה חודשים ללימודים.

כן, בדיוק. סליחה, לא הבנתי. בבקשה, תושבות.

לא שמעתי מה שאמרה חברת הכנסת. היא דיברה על סטודנטים. דיברתי על סטודנטים שלומדים בחו"ל, לא משנה באיזו שנה הם. הם חזרו ארצה מכל מיני סיבות, אם זה בגלל חופשת חג המולד, אם זה בגלל נסיבות משפחתיות או בריאותיות לא משנה מה ועוד מעט הסמסטר השני מתחיל והם צריכים לחזור ללימודים שלהם ורובם קנו כרטיסים. השאלה היא מה עושים במצב כזה.

אבל גם חזרה של אדם למקום מגוריו הקבוע שנמצא מחוץ לישראל.

הדוגמה שאמרת, שסטודנטים שכרגע גרים באופן קבוע במדינה אחרת והם נמצאים פה

חלק מהשיח היה כמה פניות יהיו אליהם, עד כמה אפשר לפתור את זה בתקנות כי רצו שלא להעמיס עליהם יותר מדי, לכן חלק מהדברים הכנסנו בתקנות. אבל הוועדה

בחלק אחר מהמדינות זה היה עם אפשרות יציאה לפי בדיקות. היום, כמו שהסברתי, קיבלנו חוות דעת שגם נמצאת בפניכם. בעיניי היא חוות דעת שהיא חדה ומשמעותית יותר מחוות הדעת וראיתי לא מעט חוות דעת בעבר,

ועדת חריגים יכולה לבחון האם זה - - - לא, לא.

לא חתונה ולא ברית ולא בר מצווה,

- - - לא יקבל אישור חריג.

חתונה ובר מצווה ירדו, צומצמו עילות נוספות.

בדבר כזה כמו טיפול רפואי, השתתפות בלוויה את זה אתה חייב מיידית לאשר.

אכן, בשונה מהסיטואציה הקודמת, אם בסיטואציה הקודמת היה כתוב שגם בר

הקבוצה שבטוח יוצאת,

דרך רמת החריגים אפשר להחיל את זה במקרים שיוחלט עליהם. הנוהל של ועדת החריגים מופיע באתר משרד הבריאות? איך נעשית כל ההגשה של הבקשות? זה לא בדיוק נוהל. יש אתר שבו מוסבר גם אופן הגשת הבקשה, גם דוגמאות למקרים שאושרו, מקרים שלא - - - אפשר להגיש דרך האינטרנט?

יש שם הסברים לאזרחים איך מגישים.

רז איתנו? אני איתכם. כן, אוסאמה, אני אעזוב אותך? אני איתך.

זה בסדר, רז. זה בסדר. אני כבר רגיל לזה. רז לא יכול לעבוד עלי, זה בסדר.

נכון.

נגיד סטודנטים שלומדים בחו"ל או אזרחים שעובדים בחו"ל והם חייבים

למה את הקבוצה הזאת אי-אפשר להחריג מראש ולא להפנות כל אחד לוועדת חריגים. שאלה שנייה, שגם עלתה בוועדת כלכלה ויעקב מרגי שלח אותי לשאול אותה

הוא יכול לפזר כסף - - - מה אכפת לו?

שלום, מיקי.

בואו נשמע את רז. לשאלה הראשונה שלך, אוסאמה, אני

מטבע הדברים,

כמו שהיה בהקשרים אחרים, כשסגרו עסקים וסגרו אולמות אירועים ואנשים ביטלו אירועים וכיוצא באלו, בהמשך הדרך יצטרכו לתת גם לזה מענה.

היועץ המשפטי - - - ברשותכם, אני רוצה לעבור לוועדת כלכלה, אז אם יש שאלות,

אתה פה מחמיר משמעותית את הכניסה. אתה בעצם עוצר את כל הטיסות, מחייב בדיקות. השאלה אם בסיטואציה הזאת אתם עדיין חושבים שצריך גם להדק את החריגים על היציאה

שבסוף זה דבר שהוא יותר רחוק מהתכלית שאתה מנסה למנוע. השאלה האם בהקשר הזה, כשאנחנו יודעים שבמידתיות אתה לא יורה בבת-אחת בכל התותחים, אתה מנסה להגביל במידה

בפסקה (17) המובאת בה - (1)בפסקת משנה (א) - (א)ברישה, במקום "ובלבד שהתקיים אחד מאלה" יבוא "ובלבד שהטיסה היא למטרה מהמטרות המפורטות להלן"; (ב)במקום פסקאות משנה (1) ו- (2) יבוא: "(1)קבלת טיפול רפואי, (2)השתתפות בהלוויה של קרוב משפחה, כהגדרתו בפסקה

זה נכון לראות את התמונה הכוללת, גם לא לשגע אתכם מוועדה לוועדה וגם לא

לכן יכול להיות שאני מליץ לעשות את זה. יש דבר אחד שגם רז התייחס אליו, אבל גם

יש אופציות,

רז באמת התייחס לזה. חייבים להביא לתשומת לב.

כרגע יוכלו לצאת גם אחרי שהתקנות

רת"א יוכלו להתייחס יותר לאפשרויות.

שרז דיבר עליהן ויש גם את הטיסות שהן לא טיסות מסחריות רגילות.

פחות המאטריה שאני מכירה, אבל טיסות לפי דרישה. יש אופציות נוספות